בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

ישיבה מס' 12. אני בטוח שלא תדעי שיש לי הצעה לסדר, אבל יש לי גם עניין של חוות דעת לגופא,

היום על סדר-היום יש לנו קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק שעברו במליאה לשם הכנתן לקריאה

רוצה להשלים את מה שמלכיאלי אמר. הוא אמר: בנט אמר: אצלי זה לא היה קורה. תסתכלו בעמ' 122 בספר שלי. לכו תלמדו. קרעי, תדייק הוא לא כתב את הספר. גם אותו הוא גנב. חברים, היום באתי מאוד מפויס. גברתי היושבת-ראש הזמנית הקבועה,

הגעתי היום, גברתי היושבת-ראש הנכבדה, הגעתי היום מאוד מפויס. מאז הנאום של השר אלקין על הממשלה הלגיטימית, אני אומר לכם אני לא ישנתי כמה לילות. אני חושב, ואני אומר לכם, אני כמעט בדרך להשתכנע שזה לגיטימי לחלוטין הממשלה הזאת. לכן ברוח הדברים האלה, גברתי היושבת-ראש, שהוכלת להיות יושבת-ראש הקואליציה, מאחר שאנחנו חברי אופוזיציה ואין לנו הרבה מה לעשות ברוח

היום שלנו לא כל כך ברור, אנחנו צריכים לקבוע מראש. - - - אני מוותר. (היו"ר עידית סילמן, 10:25) אני רק מבקש דבר אחד כשאתם צריכים אותנו, כשיש לכם בעיות עם רע"מ או עם מרצ או עם מפלגת העבודה על נושאים ימניים, על נושאים

בזה אני בטוחה שתהיה שם. את מפריעה לי עכשיו? עכשיו תגידי לי שיש לי חצי דקה. לא. אני משלימה אותך. ההערה שלי היתה חשובה מדי, ואחזור עליה. חבר הכנסת יעקב אשר, אני בטוחה, כמו שאר חברי הקואליציה, שבעניינים החשובים באמת שעומדים על סדר-היום, תמיד תהיו שם. בדיוק מה שהלכתי לומר. אבל שהיושבת-ראש תפריע לי? אם בארזים נפלה שלהבת. אני רק מבקש, שכשיש לכם בעיות, מאחר שאתם מאוד לגיטימיים, וזאת ממשלת אחדות, והיא יודעת לתת את התשובות לכל העם, במיוחד אנשי ימין ומסורת וכו', אני רק מבקש, למען הסדר הטוב, תודיעו לנו 12 שעות קודם מתי אתם צריכים לבוא להציל אתכם כשיש בעיה על נושאים לאומיים. על נושאים של ארץ ישראל, על נושאים כאלה. כי לא נעים לי שסדר-היום קצת מבולגן. לכן אני בא לבקש את זה. דבר שני, אני מבקש להקים מהר את ועדת הקורונה, כי צריך לבדוק, ואולי צריך להטיל סגר על בנימינה ועל מודיעין, כי הם הפכו להיות מפיצי מחלות, כמו שהיתה פעם בני ברק. זוכרת? היו מקומות של אנשים שחורים כאלה עם חליפות וזקנים. תודה רבה, תם הזמן. אני מבקש להקים בדחיפות את ועדת הקורונה, שלא תהיה מגיפה גדולה יותר. אני פונה אליך. זה פיקוח נפש. יונית לוי ודאי תדבר על זה הערב.

תודה רבה, תם הזמן. אתה מרגש. תודה רבה. יש ערים מפיצי מחלות. תעצרו את זה, בבקשה. תשימי את שאשא-ביטון בראש. תודה רבה, תם הזמן. אתה מרגש ומדהים. תודה. - - - - חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. - - - חבר הכנסת אשר, היא הקשיבה לך.

מפויס.

רק תעדכני אותנו מתי אתם הולכים לגרש עוד יהודים, חוץ ממה שעשיתם הבוקר. אני מציעה, אי-ההסכמות שאליהן אנחנו לא מצליחים להגיע באשר לאיזה ועדות- - - חבר הכנסת דוד ביטן, הבעת שאט נפש. פחות מדבר אליהם הדיון הענייני. מה הצעתם? תגידי לוועדה. חבר הכנסת אופיר כץ, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה.

- - - חבר הכנסת דוד, לא להפריע. אני מעירה ומעירה ואתם לא מקשיבים. לאור אי-ההסכמות לאיזו ועדה להעביר את החקיקות האלה ולאור הדחיפות, כי הן פגות תוקף ב-6 ביולי- - - - - - חבר הכנסת דוד ביטן - כיבדנו אותך, כבד את חבריך. גם לי הפריעו. אז מה תעשה? אין פה עין תחת עין. לאור כך הצעתי היא להקים את הוועדה הקבועה של חוקה, חוק ומשפט בהרכב של 13 חברים שאליה יגיעו החקיקות החשיבות והדחופות כולל של הקורונה וכולל של נושא הכלכלה כדי שנוכל להתחיל את הליך החקיקה הכל כך חשוב שנמנע משך כמה שנים טובות. - - - תקימו ועדת כבר. מה זה השטויות האלה. מה זה? קיבלת אישור מאלקין?

הממשלה הלגיטימי. בהרכב של 13 חברי כנסת. מה זה, ועדה בתוך ועדה? מה זה הדבר הזה? זה לא ביצה בתוך ביצה. אני עכשיו שומעת את זה.

אשמח לשמוע את הייעוץ המשפטי ואת ארבל. שרן, יש לי הצעה יותר טובה תקימי את כל הועדות.

חבר הכנסת שלמה קרעי, אתה לא מדבר עכשיו. זה קורה מאז שהכנסת הוקמה. חבר הכנסת אופיר כץ, פעם שניה אתה לסדר.

מה העמדה שלך? אתה מפריע לי פעם נוספת. אני רוצה לשמוע את העמדה שלך. אני רוצה שתהיה בשקט כדי שאוכל להשמיע את עמדתי. אני רוצה לחדד את ההצעה של שרן תקימו את הוועדות רק של הקואליציה, ורק את חברי הקואליציה תשימו שם. אולי ככה יהיה יותר טוב. רעיון יפה לאור העובדה שאמרתם שזה לא עובר לדיון שעדיין לא איך אתה אומר - ביצה שטרם נולדה. זה המצאה של האוזר. אז בואו נוליד את הביצה אולי, אומרת חברת הכנסת שרן מרים השכל ונייצר ועדה שאליה תגיע כל החקיקה שצריכה להיות הארכת תוקף. נשמע את ארבל. ההתייעצות שהיתה בחוץ. ההתייעצות היתה על משהו אחר. אני רציתי דווקא להעביר לכספים. למה את לא מחליטה? אני אקבל החלטה. תפסיקי לתת ל- - - לנהל פה את העניינים. בינתיים, אופיר כץ, אתה זה שמנהל פה את העניינים וקראתי אותך לסדר פעם שנייה. אז חלאס.

ארבל, בבקשה. דרך המלך כעת היא להקים את הועדות. הפסקה. הגיעו כל העוזרים. אני רק רוצה לשמוע את הייעוץ המשפטי. רוצים הפסקה. אני לא רוצה הפסקה. דרך המלך כעת היא כמובן להקים את כל ועדות הכנסת הקבועות. זאת תכליתה של הוועדה המסדרת וכך צריך לעשות. (היו"ר שרן מרים השכל, 10:35) עידית, לא חשוב לך לשמוע מה היועצת המשפטית אומרת? את יו"ר הקואליציה, ריבונו של עולם. אני מבקשת שנייה שקט. היועצת המשפטית אני מבקשת

שרן, איזה פאדיחות.

כמו רפובליקת בננות. קיבלתי את זה שאתה מפריע לי. ליועצת המשפטית לא מפריעים. אתחיל לקרוא למי שיפריע ליועצת המשפטית.

אני מתבלבל. מי היושב-ראש? - - - אופיר, אני לא רוצה להוציא אותך.

10:38) חברים, תקשיבו לי רגע. כולם יושבים, מקשיבים ליועצת המשפטית כדי שנוכל לשמוע את הרעיון.

יש לנו ממש עוד מעט מליאה. - - - - - - חבר הכנסת יעקב אשר, אני חברת הכנסת עידית סילמן. אתה תראה אותי הרבה במליאה. ואתם תלמדו לכבד. עכשיו כולם מכבדים ובשקט. כל שנייה מתחלף פה יושב-ראש. זה נקרא לכבד? אתם מפריעים לארבל פעם חמישית.

אני מבקשת לא להפריע לארבל. אני קוראת לך פעם ראשונה לסדר, יעקב אשר. - - - - - - לא שומעים. שתתקרב למיקרופון. דרך המלך כעת היא להקים את ועדות הכנסת הקבועות. זה מה שצריך לעשות. עולות פה כל מיני הצעות. אמרת שתכף מקימים את הוועדות, ולפי מה שהיא אומרת, ייקח לכם עוד הרבה זמן עד שיקימו ועדות. אם הייתם מתכננים באמת להקים ועדות, היא לא היתה מציעה את זה. קראתי לך לסדר כבר פעם שנייה. אתם מציעים משהו- - - תפסיק. יש פה הצעה לפי מה שביקשתם.

אני רוצה לשמוע.

אני רוצה להקים ועדות. זה לא בסדר-היום.

אם ירצו להביא את זה, זה יהיה על סדר-היום. יש לנו זמן. - - - חבר הכנסת יעקב אשר, פעם שנייה. תכליתה של הוועדה המסדרת היא להקים את ועדות הכנסת הקבועות. זו הצעתנו לוועדה המסדרת לפעול. עלו פה כל מיני הצעות אחרות. אנחנו נשאלים האם יש מניעה לעשות את זה. לכן גם אם זה לא הדבר הנכון והמתאים ביותר- - - אי אפשר לשלוח למשהו ערטילאי.

צריך לזכור שהכנסת ה-21 הקימה רק ועדת חינוך. יתר הוועדות לא קמו. הכנסת ה-22 הקימה רק ועדת כנסת. היתה ממשלת מעבר. חבר הכנסת אבי מעוז, פעם ראשונה. הדוגמאות שאת מביאה הן לא ממין העניין.

חבר הכנסת אבי מעוז, אתה לא מפריע. יפה. חברת הכנסת עידית סילמן, יושבת-ראש הוועדה המסדרת, כרגע נשארת בהחלטתה הראשונה שהביאה אותה לדיון שאנחנו ממשיכים בנושא של מה שהובא לפה לדיון, להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט לכשתקום הוועדה הקבועה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אני רק רציתי להגיד הערה קטנה. אני מבין את תהליך ההפנמה של האופוזיציה ואני לא מנסה להתגרות בכם, אבל תהיו ענייניים. אתם רוצים לעשות פיליבאסטר בבקשה.

זה המשפט הזה, אתה תשב בשקט? אני מדבר על חבר הכנסת רוטמן שיצא מהאולם. חיכיתי בסבלנות להעיר. חבר כנסת יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני מכבד אתכם, גם לא אפריע כשאתם מדברים, אבל תכבדו את יושב-ראש

לפי איך שאתם מדברים אליה, אתם לא מכבדים אותה. תודה שאתה עוזר לי ואשריי שיש לי קואליציה מסוג זו. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אנשים שאו שהזיכרון שלהם קצר או שבמין צורה אובססיבית עליך פשוט אומרים לא נכונים. הקשקוש הזה שאתם לא מקימים אנחנו בכנסת ה-20 הושבענו בסוף מרס, והוועדות הוקמו ביוני. הכנסת הזאת הושבעה באפריל, והוועדות יוקמו ביוני. אבל לא העברנו חוקים לוועדות שלא היו. אל תספר לי מה היה בכנסת ה-20. באיזו מפלגה היית אז? חבר הכנסת יעקב אשר, זאת תהיה פעם שלישית ואתה בחוץ. חבר הכנסת מאיר פרוש, די.

אתה כל הזמן מדבר ואני לא מפריעה לך. חבר הכנסת פרוש, קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אתה ויעקב וביטן אומרים דברים שאני לא מסכימה ואני יושבת בשקט ורושמת לי, אז תרפה. תן לי לדבר. אחת, בכנסת ה-23 הוקמו 19 ועדות. דרסתם את האופוזיציה. בכנסת ה-20 הוקמו 22 ועדות. הכול בדוק. - - - חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, קראתי אותך לסדר פעם ראשונה. חברי היקר עמד פה ואמר: אתם מקימים ועדות. אתם לא נותנים לאופוזיציה, אז אני מתייחסת לטענות שלו שאינן נכונות. הוא אמר: לא מקימים ועדות. נתתי דוגמה לזה שכן מקימים ועדות, באותו פרק זמן. אני לא אומרת דברים מבלי שבדקתי. אתם חלק חדשים וחלק ותיקים יוצרים ליושבת-ראש שהרבה זמן לא ראיתי מישהי שמתנהלת בכזו הגינות ואדיבות והולכים לה על הראש בדברים לא נכונים. - - - חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, קראתי אותך לסדר פעם שנייה. אתם עומדים לידה כאילו אתם המורה שלה. תנו לה. היא מסתדרת. את מתייחסת אליה כאל אשה לפני שאת מתייחסת אליה כאל פוליטיקאית. היא לא תינוקת. חברת הכנסת גלית דיסטל, זה לא הזמן שלך. פעם ראשונה קראתי אותך לסדר. אל תפריעי לה. את מתייחסת אליה כאל אשה. גלית דיסטל, אל תפריעי לה. אם היה עומד פה ניר, הייתי אומרת אותו דבר. אל תסבירי לי מה זה פמיניזם. אני דיברתי על התנהלות מול יושב-ראש. - - - גלית דיסטל, אל תפריעי לה. יש לה שתי דקות זכותה לומר מה שהיא רוצה. מה, רק לכם מותר להגיד מה שאתם רוצים? - - - קשוט את עצמך קודם, אופיר כץ. - - - דיסטל, פעם שנייה.

תנשמי בין לבין. באמת יש גבול. אז תשימו על עצמכם קצת גבולות, חברת הכנסת בן ארי. תפסיקו לרמוס ולדרוס את האופוזיציה.

פשוט נעמיד פה לסדר מי שלא שומר פה על תרבות הדיון. בבקשה שתי הערות אחרונות. - - - חבר הכנסת דוד ביטן, פעם אחרונה. ההערות שמעירים פה, שבחלקן לא נכונות- - - מה לא נכון? שנתנו לאופוזיציה הרבה מאוד ועדות זה לא נכון? ביטן, הערתי לך פעם שנייה. פעם שלישית אתה בחוץ. תעשי לי 2.5. לא עושה לך 2.5. פעם שלישית אתה בחוץ וכל האגף ההוא יחשיך לי ככה ויהיה רגע של שקט. יש לנו חמישה דוברים, אני מזכירה לכם. מליאה בשעה 11:00. נמשיך אחר כך. \ תן לי לסיים. ההערות שהיו לי על חוסר הסבלנות לעומת הסובלנות אין קץ שאת מפגינה, גברתי היושבת-ראש, לא קשורה לעצם היותך אשה אלא לעצם היותך בן אדם. זה להערה שהגיעה מפה. תודה. ודבר אחרון, עם כל הכבוד, יש פה שלושה חוקים שברור לחלוטין מה הוועדה המטפלת. וזה שמישהו כאן, תסלחו לי ח"כ צעיר - מעיז לומר שהפרסונה שתעמוד בראש הוועדה תחליט לאיזו ועדה הוא ישלח את החוק שלו מעולם לא שמעתי קשקוש בזה. תמיד יש פעם ראשונה. מה את מספרת לנו סיפורים? מלכיאלי, פעם שנייה. אוי ואבוי לכנסת שאין לה ועדות. חבר הכנסת אופיר כץ, אם אתה תוציא עוד הגה שלא בזמן שלך, זה פעם שלישית. עם איזה דברים הוא נאלץ להתמודד. מירב, תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. - - - - - - גלית דיסאל, זה לא ישראל הראשונה והשנייה.

הכול בסדר. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה רבה. משהו בקצרה לחבריי. - - - חבר הכנסת דוד ביטן, קראתי לך לסדר פעם ראשונה ושנייה. פעם נוספת שאתה מפריע לי באמצע אתה פשוט יוצא החוצה בקריאה לסדר פעם שלישית. אני לא חייבת להתייחס. אני מחליטה למה אני מתייחסת. איתן גינזבורג, בבקשה. - - - חברת הכנסת מירב בן ארי, לא להפריע. איתן גינזבורג, בבקשה. - - - דוד ביטן, מספיק. אי מכבדת אותך יתר על המידה. היית צריך להיות בחוץ מזמן. תודה. רציתי להזכיר לחבריי שהוועדות הן ועדות קבועות. זה אומר שהן קיימות כל הזמן. זה אומר שהוועדה הזאת צריכה לקבוע מיהם חבריה. ואני מזכיר לכם שמשרד החינוך רוצה עכשיו להעביר תקנות לוועדת החינוך הוא מעביר ישירות. כל תקנה שעכשיו רוצים לחתום עובר ישר לוועדה ומחכה שיגיעו חברי הכנסת כדי לדון בתקנות האלה. לכן יש סמכות לועדה הזאת להעביר את החוק הזה לוועדת חוקה גם אם חבריה לא ידועים לנו כדי שנדע- - - אני שאלתי שאלה רוצה תשובה. למשרד החינוך אין ברירה, ולנו יש ברירה, חבר הכנסת גינזבורג. אפשר להעביר את החוקים האלה לוועדה על אף שלא נקבע עדיין הרכבן של הוועדה הזאת. אולי היא לא תוקם? הרבה זמן לא שמענו אותך באמת. עוברות תקנות לוועדת החינוך. מה ההבדל, אדוני? כי לפי ההתנהלות הנוכחית, יכול להיות שלא תוקם. איתן אמר דברים נכונים.

למעט הקורונה שום דבר לא הובא למליאה.

אתה צודק. לכן אין שום נפקות לעובדה שלא נקבע הרכב הוועדות. אם יש ועדות קבועות בתקנון, מותר לנו כוועדה מסדרת, להעביר חוקים לוועדה קבועה כי היא קבועה על-פי התקנון. כשתורכב הוועדה, היא תדון. לכן אין שום בעיה להעביר אותן על אף שלא נקבעה ועדה. - - - ואם הוועדות לא יקומו עוד שבועיים? חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. - - - איתן גינזבורג, בבקשה. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. עידית, זה לא סוד שברמה האישית אני מעריך אותך. אנחנו חברים שנים ארוכות עוד לפני שהפכת להיות חברת כנסת. יש בינינו מערכת יחסים מאוד-מאוד מכבדת. כואב לי עליך. אני הולך לפרוץ בבכי תכף... שוב האופוזיציה מפריעה לאופוזיציה. כאב הדדי.

ניתן למיקי להוציא את כאבו.

בואו ניתן למיקי את רשות הדיבור.

זה לא קשור לעזרה. זה קשור לעמדה. אני קוראת לסדר לכולכם. אומר בפתח סוגריים: אני לא צריכה לעזרה של אף אחד מכם. תנוח דעתכם. תודה. את הולכת להיות חתומה על רגעים מאוד מביכים בכנסת, שיירשמו תמיד כזלזול מוחלט במיעוט, באופוזיציה, באנשים שנבחרו לכנסת על-ידי מיליוני אנשים. וולקאם טו דה מיעוט. אחמד, אני הייתי בקואליציה. ידעתי לנהוג בכבוד. מיקי, אתה לא יכול להגיד את זה. בואו נכבד את מיקי. נכנסתי כבר למוד של כאב ואתם מפריעים לי. חלאס. - - - מיקי הממלכתי הוא כמעט שמאלן. למה אין פה קריאות? אמרתי משפט אחד הוצאת לי שתי קריאות. מה זאת האפליה הזאת?

מיקי גם

כי כשאנחנו, בעזרת השם, נחזור להנהגת המדינה, נתנהג באותה צורה, ואף אחד מכם

יוכל להעיר. אל תנהג כמוהם. לא ארשה לך. תנהג בהם בכבוד.

אני יודע שאת עכשיו לא מקשיבה לי. הדברים באמת חשובים לי.

גדעון סער וזאב אלקין הם שני אנשים שבסוף מבחינתם מוכנים לגרור את כל מדינת ישראל לכאוס מוחלט, ואתם בסופו של יום משתפים איתם פעולה, ואתם תשלמו על זה. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי זוהר. תם הזמן. עוד משפט אחד. מעבר להתנהלות שלכם, שלדעתי היא לא נכונה, והיא תתהפך עליכם, אני תוהה, איפה התקשורת? איפה המשפטנים? כשאנחנו היינו בהנהגת המדינה התקשורת והמשפטנים לא נתנו לנו רגע אחד. כולם שותקים. למה הם שותקים? לא כי יש פה ממשלת ימין. כי השמאל הרדיקלי עלה לשלטון. כי מרצ ומפלגת העבודה היום מנהלות את הממשלה הזאת. תתעוררו כבר. תודה רבה, מיקי זוהר. אנחנו אחראיים על מה שקורה בבית הזה ולא על התקשורת. חברת הכנסת גלית דיסטל. קודם כל, אני רוצה כאשה, כפמיניסטית, כחברת כנסת, כאדם וכיונק, להגן על כבודה של עידית סילמן. אני חושבת שעידית סילמן יכולה לתת פה בית ספר לרוב הגברים איך לדאוג לעשות שיהיה לך טוב. אני רואה את עידית יושבת פה בראש השולחן, ונזכרת איך ראש ממששת המנדטים נעמד יומיים לפני הבחירות ונשבע דווקא בערוץ 10 לא 11, לא 12,

טס עד ערוץ 20 כדי להישבע לאומללים שנתנו בו אמון: לעולם לא אשב עם לפיד.

הוא יושב עם אבתיסאן מראענה ועם עיסאווי פריג'. העובדה שעידית סילמן נתנה יד לפשיטת הערכים, לכיוס, לשדידת המנדטים האלה כדי שהיא תיחלץ מגורלה כמו מורה כמו שהיא תמיד אומרת, ותשב בראש השולחן - היא באמת בית ספר לכל הגברים פה. ככה מתנהג אדם שיודע שיהיה לו טוב. זה פמיניזם. אני מעריכה את הקילר אינסטינקט, אני מעריכה את היכולת שלה לדאוג לעצמה. מנכ"לים של חברות צריכים לקחת קורסים מעידית סילמן.

אחשוב לפתוח קורס כזה. תודה, גלית. זה היה מיותר. זו דעתי. היא מפריעה לי. בול בפוני. מפריעים לי. אין קריאות? אין קריאות. יושבים פה אנשים מפלגת ששת המנדטים וממפלגת תקווה לבנה ואומרים שהאופוזיציה- - - למה תקווה לבנה? כי המפלגה הזאת היא טוחנת שנאה. את מפריעה לי. ברור שאני מפריעה לך. צאי מהשוק ותגני על זכותי לדבר. הגיע הזמן שידברו פה כמו שצריך.

חושבת איזה קורס מנכ"לים אני יכולה לפתוח.

נעשה קורס מיוחד, נוציא אותו לציבור. גלית דיסטל, הבאת לי רעיון, אקזיט מטורף. רק אשמח אם תיתני לי לדבר ותגני על זכותי לדבר. - - - כל אחד יחליט מי הנעלבים שלו. יושב פה הפלג הסו קאלד ימני בקואליציה האנטי ציונית, ונותן הטפות לאופוזיציה, ואומר לנו ככה - אני רוצה לעשות פירוק לוגי של הטענה שלהם כי זה מקסים. יש לך בדיוק דקה עד המליאה. אם אתם לא תצביעו אתנו, אתם מסכנים את ביטחון מדינת ישראל, אתם מסכנים את אזרחי מדינת ישראל. אתם מפגינים חוסר אחריות כלפי אזרחי מדינת ישראל. זו טענה אחת. טענה שנייה היא שבקואליציה שלהם החוק הזה לא עובר. מה המסקנה הלוגית שהם יושבים בקואליציה שמסכנת את ביטחון מדינת ישראל, שלא מצליחה להעביר חוקים למען אזרחי ישראל. אז תפרקו את הקואליציה. מה אתם רוצים מאתנו? - - - השעה 10:59 ו-49 שניות. היא מאבדת קשב מה זה יפה. ברמת העיקרון אני לא מאבדת קשב, אבל כשמדברים בצורה שהיא לא נעימה, לא מכבדת ולא יפה, זכותי לאבד את הקשב להיכן שארצה ולא להקשיב למילים שאינן מכבדות. תתכונני. לא יהיה לך נעים להרבה זמן. זכותי להחליט מה אעשה עם זה, הכול בסדר. ואני לא הולכת לשום מקום. ואזכיר לך כל עוד נפשי בי אזכיר איך שדדתם את הימין. אני נועלת את הישיבה, ונמשיך לאחר המליאה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.